צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 11),

לפני כחודש התכנסה ועדת הכספים והצביעה על תיקון מס' 11. הצו אושר לתקופה של שנתיים. בהתאם לסיכום הזה, לפניכם מובא צו שקוצב את תיקון מס' 11 לשנתיים, וקובע לו תוקף עד סוף שנת 2021. מקביל. אתם ביקשתם שזה יהיה באופן קבוע, ואנחנו לא הסכמנו, אמרנו שזה יהיה מקביל.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך שהחלטת להקדיש זמן לסוגיה הזאת, כי אני חושבת שהסוגיה הרבה יותר רחבה מאשר מה שדנו פה לפני חודש בנושא של שווי השימוש, אלא היא מתייחסת בכלל ליחס של המדינה לנושא של רכבים ירוקים. בעצם מה שאתם עושים כרגע בהעלאת מס הקנייה על הרכבים ההיברידיים והרכבים הפלאג-אין, חוסר המדיניות שרואה לטווח הארוך את כל נושא מיסוי הרכבים הירוקים הוא בעיניי מאוד מאוד בעייתי. אני חושבת שצריך לפתוח אותו פה לדיון קצת יותר רחב. אני חושבת שאתם צריכים לחזור אלינו עם איזו תוכנית שבהחלט, מעבר לפריזמה הצרה שלכם, של איך אתם מגדילים את ההכנסות שלכם ממכוניות, מסתכלת גם קדימה, מסתכלת רחוק, מסתכלת איך מדינת ישראל מעבירה במהירות הגדולה ביותר את הנסועה של האנשים פה לרכבים ירוקים ובכך תורמת לבריאות של האזרחים. אנחנו במצב שאלפי אנשים מתים פה מזיהום אוויר ובעצם בפעילות שלכם, בפעולות שאתם עושים אתם גורמים לאנשים להעדיף מכוניות מזהמות. כל התקדמות שעשינו בשנים האחרונות אתם בעצם עכשיו תעכבו אותה. אנשים יעדיפו לקנות מכוניות בנזין במקום לקנות מכוניות היברידיות, מכוניות פלאג-אין ומכוניות חשמליות. מתבקש מכם לבוא עם תוכנית שמתייחסת לנושא של הבריאות, תוכנית שמתייחסת למשבר האקלים, תוכנית שמתייחסת אל מה שקורה בעולם. מדינת ישראל פשוט מפגרת ברמות שקשה לתאר לעומת מדינות אחרות בנושא מכוניות ירוקות. לא ייתכן שדווקא בעניין הזה תתעלקו על האזרחים ותנסו לשאוב משם עוד קצת כסף. בעצם הציפייה מכם היא להסביר לנו מה התוכנית שלכם לשנים הקרובות. עכשיו אתם מעלים בחזרה את מס הקנייה. אנשים יפסיקו לקנות את המכוניות האלה. מכונית היא לא דבר שקונים לזמן קצר, היא לא כוס רב-פעמית,

זה החלטה לשנים. הייתם צריכים היום לבוא עם תוכנית שמעודדת, איך המדינה מעודדת אנשים לנסוע ברכב לא מזהם. במקום זה, אתם עושים את ההיפך. בהצעה דחופה לסדר היום בכנסת, כאשר סגן שר האוצר התייחס לנושא הוא דיבר על כך שהמדיניות הנוכחית של המיסוי מתבססת על מסקנות ועדה שישבה לפני כעשר שנים ובדקה ובחנה את ההיבטים השונים של מיסוי יחסית לרכבים אחרים, וגם בהשוואה למדינות אחרות בעולם. אני מזכיר לכולנו שהעולם התקדם ובעשר השנים האחרונות גם הטכנולוגיות התפתחו וגם מדיניות המיסוי במדינות שונות בעולם השתנתה כדי לשכנע באמצעים כלכליים כמה שיותר אנשים להשתמש באמצעים ירוקים כדי לשנע את עצמם. אנחנו מפגרים בכל קנה מידה, בכל פרמטר שהוא בר-מדידה יחסית למדינות שאליהן אנחנו רוצים להשוות את עצמנו. מדיניות המיסוי הנוכחית רק מחמירה את המצב הזה, גם ברכבים חשמליים,

גם בהיברידיים ובכל פרמטר אחר. משום מה כל הדיון הזה גם נקשר לנושא של רכבי יוקרה ואפשר להפריד אותו כדי לדבר על שני הדברים, כל אחד לגופו של עניין. אבל כשאנחנו מדברים על מדיניות של עידוד אזרחים לשימוש ברכבים ירוקים על סוגיהם השונים,

והמדיניות המוצעת פה רק תחמיר את המצב ותְקַבֵע אותו.

אנחנו צריכים להסתכל על מה שקורה בעולם, על ההתקדמות בעולם ועל המדיניות של מדינות כמו שמדינת ישראל רוצה להיראות, להסתכל על זה בהיבט הכולל. קשה להאשים אתכם אתם מסתכלים על זה בהיבט של כמה מיסים וכמה הכנסות מדינת ישראל תקבל. מישהו צריך להסתכל על התמונה הרחבה. אדוני היושב-ראש, סגן שר האוצר התחייב לחזור לאנשים במשרדו ולנסות לעורר דיון שההיקף שלו רחב יותר. אם תוכל לדבר עם סגן שר האוצר. אני צריך לדעת מי יהיה שר האוצר בעוד כמה שבועות. אנחנו יודעים מי יהיה סגן שר האוצר, אבל אנחנו לא יודעים מי יהיה שר האוצר... יש פה עניין של מדיניות כוללת. לא ייתכן להסתכל על הדברים רק בהקשר היחיד של העלאת מיסים וכמה זה תורם לקופת המדינה. זה פספוס של כל הנושא. תודה רבה. רשות המיסים, בבקשה, אם אפשר בקצרה. אבקש להתייחס אל מה שנאמר. הרפורמה במיסוי ירוק, שאנחנו לא דנים עליה היום הצו שמונח הוא דבר אחר, ותיכף אגיע לזה אני רוצה רק להגיד שתי מילים על הרפורמה במיסוי ירוק, שזכתה לשבחים בכל העולם ונחשבת מן המתקדמות בעולם. דעי שאם אנחנו הולכים לבחירות יהיו אנשים במפלגות שונות שיעלו את הנושא הזה. הם יגידו: אנחנו צריכים לסייע לרכבים הללו. רק תיקחי בחשבון, אז תיזהרי עם הדברים. הרפורמה השפיעה על השוק, השפיעה על הרכב המכוניות המיובאות, צמצמה את הזיהום בערכים מוחלטים. כל אחד מוזמן לגשת לאתר למ"ס ולהסתכל על הערכים של פליטות מתחבורה

לכן אני חושבת שהביקורת פה קצת לא במקומה. את מדברת על הרפורמה שעברה בשנת 2012? מספרי המכוניות האבסולוטיים שהוצגו כאן, מספרי מכוניות חשמליות והיברידיות עדיין נמוכים מאוד. הם למעלה מ-20% מסך הייבוא. ב-1 בינואר תהרסי את כל השוק הזה של הרכבים החשמליים והפלאג-אין. פשוט לא יהיה שוק של פלאג-אין וחשמלי החל מ-1 בינואר. אתם לא מבינים את זה. רגע, רגע. הרפורמה ב-2012 הייתה מוצלחת? ועכשיו יהרסו אותה. אתה לא יכול להתערב כי אני לא יודע מי אתה. את מדברת על הרפורמה ב-2012, המיסוי הירוק? מיסוי ירוק התחיל ב-2009. מי אדוני? אני עו"ד רועי ארפי. אני מייצג יבואנים זעירים ויבואנים מקבילים. לעורכי-דין יש אפשרות להתפרץ כך?

פשוט ניסיתי להיכנס לדיון.

אאפשר לך בהמשך. הנושא שעולה היום לדיון הוא לא הנושא שדיברנו עליו כעת. אנחנו דנים ברכבי יוקרה.

חברת הכנסת חיימוביץ' מביאה את הנושא הזה. היא גם דיברה איתי בטלפון ושוחחנו על העניין הזה, ואני בעד שהיא תעלה את זה. אנחנו לא יכולים, הרי אין לנו צו שמונח שאנחנו יכולים להצביע עליו בעניין הזה. צריך לדבר על זה, בסדר. על כלל כלי הרכב, לא רק על היברידיים. זה מס על רכב יקר ולא על טכנולוגיה. מס היוקרה הזה לדעתי הוא מ-2013, עוד על רקע ועדת טרכטנברג, כשהחליטו למסות צריכת יוקרה. הייתה הרחבה שלו ב-2018, לפני יותר משנה. אבל עדיין הצו שלפניכם לא כולל רק רכבים היברידיים. הוא כולל את כל רכבי היוקרה באשר הם. אתם לוקחים את זה לשם כי נוח לכם לקחת את הדיון לשם, כי אתם רוצים שאנחנו נדבר על מכוניות היוקרה, אבל בסופו של דבר הנתונים שקיבלתי על מה שזה הולך לעשות לשוק הם שגם המכוניות העממיות, בגלל העניין של העלאת מס הקנייה, אנשים יפסיקו לקנות מכוניות היברידיות, זה נורא פשוט. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' לא מדברת על הצו שבפנינו.

אתה עונה לה על הצו אבל היא מדברת על הצו שלא בפנינו. אבל גם אם מדברים על רכבי יוקרה, מה זה משנה מי מזהם לך את האוויר? היא מדברת פה על דבר שנוגע לבריאות של כולנו, בשביל לעודד. מה זה משנה אם עכשיו אתה מדבר על רכב יוקרה או לא רכב יוקרה? אם אנחנו באים לדבר על דבר מסוים שאתה רוצה להעלות, שמי שיש לו כסף ישלם יותר,

אז הוא ייסע ברכב דיזל מזהם? בבקשה עו"ד ארפי, אם

אני מייצג יבואנים זעירים ויבואנים מקבילים. לא נראה לי שהבנתם עד הסוף את העיקרון. ארחיב על מה שחבר הכנסת יזהר שי אמר. ההשלכות לשוק הרכב ולמשק צריך להבין שבשעה שמדינות ה-OECD קובעות תקנים ומבצעות חקיקה מחמירה על רכבים מזהמים ופועלות לצמצום פליטת המזהמים מכלי רכב עם מנועי בעירה פנימית או סולר, כניסת הצו לתוקף תהפוך את ישראל בעצם לפח האשפה של אירופה. עליכם להבין שהיצרנים באירופה מחויבים להוריד את ממוצע פליטות המזהמים. אבל אין את הצו הזה מולנו כרגע. הם מבצעים את זה. בעצם מה שיקרה, כל היצרנים ידחפו ליבואנים בישראל את רכבי הדיזל והבנזין, זה מה שיציעו לאזרחים בישראל וזה מה שהם יקנו.

בגלל שבצו הזה שעכשיו אתם רוצים להכניס לתוקף ב-1 בינואר יש מגבלה של הנחה. אף אחד לא מדבר על כך שלא יעלו את מס הקנייה. אין לי שום בעיה, תעלו את מס הקנייה מ-20 ל-25, מ-30 ל-45, אבל תבטלו את תקרת ההנחה. ברגע שקבעתם תקרת הנחה הרסתם את השוק. אציג לכם דוגמה: אוטו חשמלי שהיום עולה 30,000 אירו משלם היום מיסים בסך 33,500 שקל. מ-1 בינואר הוא ישלם 65,000 שקל אחרי הפחתה של הנחה של 75,000 שקל. זה לא אוטו יוקרה,

בסך 30,000 אירו. אסבר את אוזנך: אין רכבים חשמליים במחיר הזה. זו הסיבה שמס הקנייה כל כך נמוך, 10%. היום היצרנים לא מייצרים רכבים חשמליים בזול. רכב חשמלי, מינימום שבמינימום עולה בין 40,000 50,000 אירו. אם זה יהיה 40,000 50,000 אירו, לצורך העניין אוטו חשמלי מלא של 50,000 אירו, היום הוא אמור לשלם 66,500 שקל, ומ-1 בינואר ישלם 170,000 שקל. תודה, אדוני. זה לא עומד על סדר היום עכשיו. חשוב שזה יעלה על סדר היום. אני מנכ"לית פיוטצ'ר מוביליטי, שהיא חברה לתועלת הציבור שמקדמת מדיניות תחבורה. אני מבקשת לקשור את הקשר שבין הדיון על רכבי יוקרה ובין נושא המתווה על רכב חשמלי. כפי שנאמר בכל הצווים, רכב יוקרה הוא רכב שעלותו 300,000 שקל ומעלה, וההגדרה הזאת היא בסדר גמור.

מצד שני, קבעו רף הטבה של 75,000 שקל לרכב חשמלי, שהקשר בינו לבין רכב שעלותו 300,000 שקל לא קיים. בעצם לקחו את המינימום מבין השניים ורף ההטבה העליון הזה בעצם מבטל את כל ההחלטה על רכבי יוקרה שהם בעלות של 300,000 שקל. וזה בשוק שאנחנו מדברים על רכבים חשמליים

את יכולה להסביר את מה שאמרת? בשמחה. קבעו שרכב יוקרה הוא רכב שעלותו 300,000 שקל, לא קשור אם זה חשמלי או לא חשמלי. קבעו רף הטבה מקסימלי לרכב חשמלי. עד 31 בדצמבר 2019 הדבר הזה עמד על 130,000 שקל, זה היה רף ההטבה. הורידו את זה במתווה החדש ל-75,000 שקלים. זה למעשה אומר שהחל ב-1 בינואר 2020 רף ההטבה המקסימלי הוא 75,000 שקל. במקום לחזור אולי ל-130,000 או 120,000 שקל, לא משנה. מי שקונה רכב של 290,000 שקל, במקום הטבה של 100 ומשהו אלף שקל, יהיה לו עכשיו רק 75,000 שקלים. זה בצו שלפנינו? לא. תודה. אני לא מקיים יותר דיון, עם כל הכבוד. אני מבקש לדעת דבר אחד פשוט מאוד. מה שמיכל גלברט אמרה יכול להיות שצריך לדון על זה וצריך לחשוב מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. זה עומד על סדר היום עכשיו? אתם מבקשים על זה צו או משהו?

אתם לא מבקשים. אנחנו מדברים רק על ההגדרה של רכב יוקרה, שאתם ביקשתם שזה יהיה באופן קבוע ואנחנו אמרנו שאנחנו רוצים שזה יהיה מקביל. אנחנו רוצים את המקביל מכיוון שאנחנו רוצים לקיים את הדיון הזה. הדיון הוא לא עכשיו. מה שאמרה חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', הנושא הזה נכון, אני מסכים איתה בעניין הזה, ואנחנו נצטרך לקיים דיון. אני לא יודע באיזו מסגרת נקיים את הדיון הזה. לכן ביקשנו שזה יהיה זמני, שזה לא יהיה קבוע כפי שרציתם. אמרתם: רגע, אבל רכב יוקרה ובזה נגמר העניין. האם לא נכון לעכב את הנושא הזה של מס על רכב יוקרה עד לפחות שנקבל איזו הבהרה לגבי מס הקנייה ולגבי ההטבות? בעצם היום הם עושים כבשלהם, הם גורמים לכך שהשוק ייגמר. עשינו את זה בכוונה בכדי שיהיה לנו דיון על שווי שימוש, כדי שזה יהיה מקביל. אם אנחנו דוחים את הכול אז אין לנו את הדיון הזה. אנחנו יכולים לדרוש מהם הבהרה לגבי שינוי בנושא מס הקנייה? אפשר איכשהו להכניס את הנושא הזה? מה התשובה? אני רוצה להבהיר לגבי הצו הנוכחי שנמצא כרגע בדיון. מדובר על כמה אלפי כלי רכב שרוכש אותם המעמד העליון. זה 160 מיליון שקל לקופת המדינה בכל שנה. אם אנחנו לא מעבירים את זה היום זה פשוט חוזר מקופת המדינה לאנשים המבוססים ביותר. אין לנו בעיה עם רכבי היוקרה. הייתי שם, להזכיר לך, כשהעלינו את זה. אין לנו בעיה עם עשירים. יש לנו בעיה עם החלק שמיקי חיימוביץ' מדברת עליו, עם הנושא של רכבים פלאג-אין וחשמליים. גיא גולדמן, האם יש לכם איזו אפשרות להעביר קצת יותר נתונים לוועדה לגבי הצו שלא נמצא כרגע בפנינו, לגבי מס הקנייה, מה שמבקשת חברת הכנסת חיימוביץ', כדי שנוכל ללמוד את זה? אז אפשר יהיה להחליט איזה סוג דיון לערוך. עד היום רצינו מספר פעמים לערוך דיון כזה גדול ולהיכנס לנוסחאות. גיא גולדמן, אתם הבאתם את ההיברידיים והייתה הנחה משמעותית, אנשים הלכו לכיוון הזה. יש כבר איזו קפיצת מדרגה. הפלאג-אין גם ייעלם מן העולם באיזשהו שלב. הולכים לכלי רכב חשמליים, שזה ציפור נפשה, ואני מבין אותה, וגם ציפור נפשי. עכשיו הם עדיין יקרים. אם תעשו את זה ברף גבוה מדי, שאנשים יצטרכו לשלם את מקסימום המס, אז לא ירכשו את כלי הרכב האלה. היועצת המשפטית אמרה: תביאו חומרים שנלמד, כי אנחנו לא מוכנים להיות חותמת גומי. איתן פרנס, בבקשה. עו"ד ארפי, לא אאפשר יותר, עם כל הכבוד, מספיק. אבל אתם לא מדברים דברים מדויקים, סלח לי. אני מודיע לך שכאשר נבחרתי לכנסת אמרו לי: אל תדבר דברים מדויקים. עם כל הכבוד, אני מביא את זה לדיון. אני עומד איתם בוויכוח כבר הרבה זמן.

אל תטיף לי מוסר, הכול בסדר. אני מאיגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל. אני רוצה באופן חריג להגיד כמה דברים טובים על רשות המיסים, זה לא קורה כל הזמן. זה קרה לנו עם האנרגיה הסולרית, גם בזכות הוועדה הזאת. בסך הכול רשות המיסים הביאה את ישראל למקום מצוין אחרי מיסוי ירוק של עשר שנים, עם יותר מ-14% כניסה של רכבים היברידיים. ברמה העולמית מסתכלים על ישראל ושואלים איך עשינו את זה. מה החשש שלנו? החשש שלנו, כפי שאמרו פה חברי הכנסת מיקי לוי ומיקי חיימוביץ', שהכניסה של רכב חשמלי לא תקרה בצורה שהיא צריכה לקרות עם המתווה שהשר חתם עליו בחודש יוני. במה דברים אמורים? בזה שיש שם מגבלה של תקרת 75,000 שקל, שאולי תוציא החוצה רכבים מתקדמים מאוד כמו רכב מסוג טסלה ואחרים, שיש אנשים שהם early adaptors, כאלה שהם מובילי שוק, שיכולים לקנות את הרכבים האלה, ואז התקרה הזאת תמנע מהם לקנות אותם, ולגבי ההיברידיים, שייכנסו רכבי דיזל אפילו במקום רכבים היברידיים. ואז כל ההישגים היפים שרשות המיסים השיגה, יכתבו אחרי זה בעולם: הנה ישראל עשתה פניית פרסה, היא המדינה היחידה בעולם שחוזרת לדלקים פוסיליים. מה הבקשה שלנו?

יצרתם מתווה שנתן אופק לתחום ובזכותו יהיה בשנה הבאה שוק ערני של רכבים חשמליים. שמתם את היתדות. אנחנו צריכים מנגנון שבו תהיה פתיחוּת מצדכם לבחון מצד השוק את השינוי, ובטווחים לא ארוכים. זאת אומרת שבשנה הבאה נוכל לשבת פה, ואם יהיה מצב שנכנסים רכבים מזהמים במקום רכבים היברידיים או שלא ייכנסו רכבים חשמליים, שתהיה נכונות מצדכם לעשות תיקון. אנחנו יודעים אף אחד לא אמר את זה יותר מדי, שרשות המיסים רוצה לקדם רפורמה כוללת במיסוי רכבים. אותו פקק שעוצר אותנו, אותה נסועה שצריך למסות אותה, וזמן השימוש, הם חלק מתהליכים שקורים גם בעולם. גם אנחנו נגיע לשם. לרשות המיסים, אני מניח, יש תוכניות בנושא. תקופת הביניים מפריעה לנו. רק שתהיה פתיחוּת מצד רשות המיסים לחברי הכנסת ולמי מן הוועדה שיבקש לבוא לכאן ולשמוע אם וכאשר המתווה הזה לא יניב תוצאות כפי שרוצים זה מה שאנחנו צריכים. תודה רבה. אני מנהל פורומים בנושא של רכבים חשמליים. רק כדי לסבר את האוזן, ב-2019 כולה נמכרו 258,000 רכבים עם בעירה פנימית. מתוכם נמכרו רק 800 רכבים חשמליים, ש-600 מתוכם הם רכבי יוקרה. זאת אומרת, השוק הזה ייפגע אנושות במידה והמיסוי הזה ימודרג,

כאשר יהיה מיסוי שיגביל דווקא את ה-early adaptors וכאשר אנשים לא יוכלו להביא רכבים חשמליים שיעלו על הכביש, אנשים לא ילכו על האופציה הזאת. תודה רבה. אני מקבל את מה שאמרה מיקי חיימוביץ', אני מקבל את העיקרון הזה, אני מסכים. דיברנו על זה כמה פעמים. אנחנו גם בדיאלוג עם רשות המיסים. זה לא ירד מסדר היום. עשינו את מה שעשינו מפני שזה הכרח בל יגונה, בגלל שאנחנו צריכים את הסולם הזה שאנחנו יכולים להיתלות עליו. כמובן שיתקיים על זה דיון מפני שיותר ויותר אנשים יקבלו את מה שאת מייצגת כאן. העלינו את זה כמה פעמים בעבר. אני מקווה שנגיע לפתרון. אני מסכים ואני מבקש גם שיירשם בפרוטוקול שהדברים שאמרת נכונים. גם רשות המיסים וגם משרד האוצר צריכים לקחת את הנושא הזה בחשבון. אנחנו עלולים להגיע למצב שניכשל עם העניין הזה ונהיה מן המדינות האחרונות בעולם שייתקעו עם הנושא הזה. לכן אני בעד לאשר את הצו כפי שהוא, כפי שסיכמנו, לגבי רכבי יוקרה. ואני מקבל את הגישה שאנחנו נצטרך לקיים דיון הרבה יותר מקצועי, גם לגבי מס קנייה וגם לגבי רכבי יוקרה בכלל והרכבים ההיברידיים בפרט. אני מבקש להצביע על צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס'

מי בעד אישור הצו? מי נגד?

הצבעה בעד רוב נגד אין נמנעים 1 צו תעריף המכס

גם את זה אנחנו צריכים להביא למליאה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:25.